וחברי הכנסת, היום יום שני, כ"ו בשבט התשפ"א, 8 בפברואר 2021. אני פותח את הישיבה. הודעה למזכירת הכנסת, בבקשה. תודה. ברשות יושב-ראש הכנסת, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה ראשונה, מטעם הממשלה: הצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה, מעצרים) (שטח מחיה במתקני שירות הביטחון הכללי) (הוראת שעה), התשפ"א 2021. הודעת שר התרבות והספורט חילי טרופר על מסקנות ועדת החינוך, התרבות והספורט בעקבות דיון מהיר בהצעתם של

של המוזיאונים ברחבי הארץ לטובת פעילות העשרה חינוכית. תודה. תודה רבה.

אנחנו עוברים לנושא הבא על סדר-היום, הצעת חוק סליקת שיקים ושיקים ללא כיסוי (תיקוני חקיקה), התשפ"א 2021, לקריאה השנייה ולקריאה השלישית. יציג את הצעת החוק יושב-ראש ועדת הכלכלה חבר הכנסת יעקב מרגי,

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. מכובדיי חברי הכנסת,

כבוד היושב-ראש, אנחנו מברכים אדם, אומרים לו: שהקדוש ברוך הוא ימלא משאלות ליבך לטובה. אנחנו לפעמים מבקשים דברים, לא יודעים מה טובתנו. בשבוע שעבר ביקשתי מהיושב-ראש שיכניס את החוק הזה לסדר- היום.

אבל מסתבר שאם הוא היה נענה, היה תוקע אותי פה עד 01:00. אז אני רציתי להודות לך. לפעמים צריך להודות גם על מה, מפספסים את האוטובוס ורוטנים, ואחר כך רואים אותו תקוע במעלה ההר. לכן תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת,

אני מתכבד להציג לפניכם את הצעת חוק סליקת שיקים ושיקים ללא כיסוי (תיקוני חקיקה), התשפ"א 2021, לקריאה השנייה ולקריאה השלישית. הצעת החוק המונחת בפניכם היא הצעת חוק ממשלתית המשלבת תיקוני חקיקה לכמה רפורמות שחוקקה הכנסת בשנים האחרונות במטרה לבצע התאמות ויישום יעיל שלהן. הרקע להצעת החוק: בשנת 2016 חוקקה הכנסת את חוק סליקה אלקטרונית של שיקים, התשע"ו 2016, הקובע כי ניתן להפקיד ולסלוק צ'קים בסליקה אלקטרונית, כלומר בצילום של הצ'ק ושליחתו להפקדה בבנק באופן מקוון. עד לחקיקתו של החוק, צ'קים נסלקו בסליקה בין-בנקאית באופן ידני. בנוסף, בשנת 2018, במסגרת חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2019), תוקן חוק הבנקאות (שירות ללקוח), ונחקקה בו רפורמת הניידות בין בנקים, מה שנקרא בזמנו "ניידות בקליק" רפורמה אשר מטרתה לאפשר העברת הפעילות הפיננסית של לקוח פרטי מבנק מעביר לבנק קולט בלחיצת כפתור תוך כדי הטלת חובות על הבנקים לבצע את ההעברה באופן מקוון,

בלא גביית תשלום מהלקוח בעד הליך העברת החשבון. פעם, לשקול לעבור בנק זה היה מעמסה רגשית, מנטלית, לא פחות מלעבור דירה, והרפורמה הזאת היא רפורמה חשובה,

כפי שנאמר, מעבר בקליק. מטרת הרפורמה היא להסיר את חסמי המעבר בין הבנקים וליצור תחרות בין הבנקים בחשבונות של לקוחות פרטיים, שתביא להקטנת עלויות תפעול החשבון ולמתן אשראי זול וזמין ותייעל את מתן השירות ללקוחות פרטיים. תחילתה של הרפורמה נקבעה ליום 22 במרץ 2020, אולם בשל היעדר מוכנות של השוק וכן בשל הצורך לבצע כמה התאמות בחקיקה, ובהן התיקון שלפניכם, ביקש שר האוצר להפעיל את סמכותו מכוח החוק והביא לאישור ועדת הכלכלה דחייה של הרפורמה בצו עד ליום 22 בספטמבר 2021. בוועדה אישרנו את הדחייה ודרשנו שהמערכת הבנקאית אכן תהיה ערוכה ליישום הרפורמה החשובה עד ליום התחילה. בתיקון המונח בפניכם מוצעות כאמור הוראות משלימות בכמה חוקים ליישום רפורמת הניידות בכל הנוגע להעברת חשבון צ'קים בין בנק לבנק ואופן סליקתם. זאת, לאחר שנדרשה התייחסות לכמה מצבים: האחד, מעבר מבנק לבנק של לקוח שמשך את הצ'ק,

מעבר מבנק לבנק של לקוח הפורע את הצ'ק,

החלת ההוראות הנוגעות לחשבון מוגבל. התיקון הראשון הוא לחוק סליקה אלקטרונית של שיקים. במסגרת התיקון מוצע לקבוע מנגנון שיאפשר ללקוח לעבור בנק גם אם נמשכו צ'קים מהחשבון שלו בבנק המקורי, כך שהם ייפרעו מהחשבון שלו בבנק החדש. כמו כן מוצעת הוראה שלפיה הבנק הקולט יוכל להציג צ'ק לפירעון גם אם הוא הופקד או הועבר לגבייה בבנק המקורי. בנוסף מוצע לתקן את שם החוק ולהשמיט את המילה "אלקטרונית" מהשם, שכן עם חקיקת התיקון החוק יתייחס לסליקת צ'קים באופן כללי,

לסליקה אלקטרונית. עוד מוצע להסמיך את המפקח על הבנקים להטיל עיצום כספי על בנק שהפר את הוראות חוק סליקת שיקים. התיקון השני הוא לחוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א 1981, הקובע הסדרים לעניין הגבלת חשבון לאחר שסורבו בו צ'קים בהתאם למספר הקבוע בחוק. במסגרת התיקון לחוק מוצע לקבוע הוראות המבהירות כיצד יחול החוק על חשבון שנויד, ובכלל זה כיצד יילקחו בחשבון צ'קים שסורבו קודם לכן בחשבון בבנק המקורי לצורך הגבלת החשבון.

בהתאם להסדר הקבוע היום בחוק, בנק ישראל מאפשר לציבור לבדוק אם קיימות הגבלות על החשבון כדי למנוע מיחידים לקבל צ'קים ללא כיסוי. כדי לאפשר לבנק ישראל להציג מידע עדכני ואמין גם על חשבון שנויד, מוצע להטיל חובה על הבנק הקולט למסור מידע על אודות החשבון לבנק ישראל. במקרה שחשבון שנויד היה מוגבל בבנק המקורי ולא יהיה מוגבל בבנק הקולט, בנק ישראל לא יפרסם את החשבון שנויד כחשבון מוגבל.

אם החשבון בבנק המקורי לא היה מוגבל אולם הוא עתיד להיות מוגבל בבנק הקולט, יפרסם בנק ישראל את פרטי החשבון המוגבל בציון תאריך סיום ההגבלה. מובהר שאם החשבון היה מוגבל בבנק המקורי והוגבל גם בבנק הקולט, בנק ישראל יפרסם את פרטי החשבון. התיקון השלישי הוא לחוק הבנקאות (שירות ללקוח). בשל הצורך להתייחס לניתוב הפעילות הפיננסית שממשיכה להגיע אל הבנק המקורי גם לאחר העברת החשבון ממנו, תשלומים או זיכויים, מוצע להרחיב את הסמכות של נגיד בנק ישראל לקבוע בכללים סוגי פעילות פיננסית שלגביהם יבצעו הבנק הקולט והבנק המעביר את הפעולות הדרושות לשם העברת הפעילות הפיננסית של לקוח ביניהם גם לאחר מועד העברת החשבון, כך שהוא יהיה רשאי לקבוע תקופות שונות לסוגי פעילות פיננסית שונים. מועד תחילתן של ההוראות המוצעות בהצעת החוק הוא מועד תחילתה של רפורמת הניידות וכניסתה לתוקף של המסגרת הנורמטיבית של הרפורמה, דהיינו ביום 22 בספטמבר 2021. ואולם מוצע שההוראה המסמיכה את המפקח על הבנקים להטיל עיצום כספי תיכנס לתוקף ביום 1 במאי 2021, ותיקון שם חוק סליקה אלקטרונית של שיקים ייכנס לתוקף עם פרסום התיקון הזה.

ניתן להבין מההסבר על הצעת החוק שמדובר בהצעת חוק חשובה ביותר, המשלימה רפורמה המיטיבה עם ציבור הצרכנים בעלי החשבונות הפרטיים בבנקים, שתאפשר כוח מיקוח מול הבנקים הגדולים. זו הסיבה שהסכמנו לקיים בה דיון מהיר וענייני ולהביאה לקריאה שנייה ושלישית במהרה. עד למועד תחילתה של הרפורמה יש עוד כשמונה חודשים, ואני מקווה שהמערכת הבנקאית תהיה ערוכה ליישומה באופן המיטבי. להצעת החוק לא הוגשו הסתייגויות וגם לא בקשות דיבור. אני מבקש מהכנסת כמובן לאשר את הצעת החוק בנוסח המונח בפניכם בקריאה השנייה ובקריאה השלישית. בשלב התודות, אני חייב לציין, אבקש להודות לעו"ד מירב תורג'מן מהלשכה המשפטית של ועדת הכלכלה,

וליוותה את החקיקה, לחבר הכנסת ינון אזולאי,

מי שלא יודע מהו כוחו של חבר כנסת או הכלים הפרלמנטריים העומדים לרשותו, נבשר אותך עוד בשורה, חבר כנסת ינון אזולאי, שניצל דיון בחוק זה על מנת להביא הישגים נוספים ורבים לטובת הלקוחות, אשר בשל משבר הקורונה וצמצום שירותי הבנקים נפגעו. להלן תמצית חלק מההישגים אשר הצליח להשיג חבר הכנסת ינון אזולאי, להביא אותם מגובים במכתב התחייבות של בנק ישראל, ואמרה לי היועצת המשפטית של הוועדה שכבר פרסמו תיקון לחוק הזה

מה שהצגנו לך במכתב, כך שברוך אומר ועושה: א. הקלות במאגר נתוני אשראי בתקופת הקורונה ובעתיד בהשפעת משבר הקורונה,

שקיפות ומידע בנושא אל-תור, אשר הבנקים החלו להעלים אותם. אנחנו מגבים את הבנקים בסגירת סניפים, רוצים לייעל, הם לא רוצים להישאר, אבל באותה נשימה הבנקים סוגרים גם את התיבות האלה של החיש-בנק,

פערים דיגיטליים, לא כולם משתמשים באפליקציות, עדיין יש מי שרוצה לחוש את הצ'ק, והבנקים סוגרים גם את התיבות האלה של אל-תור.

גם בנושא הזה תהיה שקיפות ומידע בנושא אל-תור, אשר הבנקים החלו להעלים אותם, ג. בחינה מקצועית של שינוי מודל הפרמטרים להגבלת חשבונות מוגבלים מסיבות אכ"מ,

אחרונים חביבים, צוות ועדת הכלכלה ולצוות לשכתי, אשר עמלו וטרחו להבאת החוק הזה בדמדומיה של הכנסת הנוכחית, לגב' פנינה שלי איפרגן, וכן ליועץ שלי שלמה טייטלבאום ולכל צוות הוועדה,

וכל צוות עובדי הכנסת, תודה רבה לכולם. כמובן, כפי שאמרתי,

לא צריך להודות לי, כי אני נרקוטי לעבודת הכנסת. זה התגמול שלי. תודה. תודה רבה ליושב-ראש ועדת הכלכלה חבר הכנסת יעקב מרגי.

חברות וחברי הכנסת, להצעת החוק לא הוגשו הסתייגויות ואף לא בקשות דיבור, ולפיכך נוכל לעבור להצבעה. אני אאפשר להצביע גם מכאן, למי שמקומו למעלה.

אנחנו עוברים להצבעה בקריאה השנייה, כנוסח הוועדה, על הצעת חוק סליקת שיקים ושיקים ללא כיסוי (תיקוני חקיקה), התשפ"א 2021. הצבעה. סעיפים 1 4 נתקבלו. אני מוסיף את קולותיהם של חברי הכנסת סובה, פורר, כנפו, חבר הכנסת שטרן, חבר הכנסת אזולאי, חבר הכנסת מרגי, חבר הכנסת קושניר וחברת הכנסת ח'טיב יאסין. אם כן, שמונה בסך הכול,

כן, גם זה נכון, חבר הכנסת אלעזר שטרן.

אם כך, אנחנו עם 13 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. לפיכך אני קובע שהצעת חוק סליקת שיקים ושיקים ללא כיסוי (תיקוני חקיקה), התשפ"א 2021, התקבלה בקריאה שנייה כנוסח הוועדה. מכאן אנחנו עוברים להצבעה בקריאה השלישית.

אני שוב מוסיף את קולותיהם של חבר הכנסת אלעזר שטרן, חברת הכנסת כנפו, חבר הכנסת פורר, חבר הכנסת סובה, חבר הכנסת קושניר, חברת הכנסת ח'טיב יאסין, חבר הכנסת אזולאי וחבר הכנסת מרגי, שוב שמונה.

חבר הכנסת טיבי, תשעה, ועוד שלושה, בסך הכול 12 בעד,

אין נמנעים. לפיכך אני קובע שהצעת חוק סליקת שיקים ושיקים ללא כיסוי (תיקוני חקיקה), התשפ"א 2021, התקבלה בקריאה השלישית ונכנסה לספר החוקים. מכאן אנחנו עוברים לנושא הבא שעל סדר-היום, הוא הצעות לסדר-היום בנושא: החלטת משרד הביטחון בדבר מתן מלגת ממדים ללימודים ללוחמי ולוחמות צה"ל, מס' 2572, 2573, 2574 ו-2575.

נמצא כאן וישיב השר במשרד הביטחון מיכאל ביטון,

חבר הכנסת ליברמן, אני לא מגביל אותך בזמן. אדוני יושב-ראש הכנסת, כנסת נכבדה, אני אפילו נבוך לדבר כאן מהדוכן על הנושא, שהוא היה אמור להיות הקונסנזוס הישראלי הרחב ביותר: חיילים קרביים וסדר העדיפויות הנכון של החברה הישראלית. מי שלא מכיר, התוכנית ממדים ללימודים אושרה ב-3 בנובמבר 2016, כשהייתי שר הביטחון, והייתה אמורה לתת ביטוי פרקטי לסדר העדיפויות של החברה הישראלית, להוקרה של כולנו לחיילים קרביים וחיילים בודדים אשר משרתים, בחרו ביחידות קרביות, ורצינו לסייע להם בלימודים לתואר ראשון. התוכנית אושרה, ולצערי, מייד אחר כך התחילו כל מיני ניסיונות לערער או לקעקע את יסודות התוכנית. קודם כול ב-21 ביולי 2020 נדהמתי לשמוע הודעה שבמשרד הביטחון נגמר התקציב, הם לא יכולים יותר להמשיך במימון של אותה תוכנית. עשינו מהומה גם פה, בכנסת, גם בוועדת חוץ וביטחון, גם בתקשורת, גם ברשתות חברתיות, ורק אחר כך סוף-סוף קיבלנו הודעה שבכל זאת נמצא תקציב וצה"ל ומשרד הביטחון ממשיכים בתוכנית. לא עבר יותר מדי זמן, בינואר השנה אני שומע שוב שיש ניסיון לחנוק את התוכנית באמצעות כל מיני תרגילים. מנסים להתנות מתן סיוע לאותם חיילים קרביים בעוד 180 שעות התנדבות. תראו, קודם כול האנשים האלה כבר התנדבו. ליחידות קרביות אתה בדרך כלל יכול רק להתנדב, והם כבר התנדבו ושירתו שלוש שנים. אז מה, עוד פעם מכריחים אותם להתנדב? הרי בלאו הכי הם כולם כמעט,

בדקתי את הסטטיסטיקה, רוב החיילים הקרביים גם ממשיכים אחר כך במילואים. לא צריך גם לדרוש מהם 15 ימי מילואים, כי רובם ממשיכים באותם 15 ימי מילואים, כלומר חיילי מילואים פעילים. אז כל הסאגה הזאת, על רקע כל המיליארדים שנזרקים פה, אנחנו שומעים, תוכנית סיוע, 10 מיליארד, 24 מיליארד, לקחו הלוואות ב-190 מיליארד שקל, חלק ל-100 שנה. פה, בסך הכול, כשאתה לוקח את העלות של אותן תוכניות, כמה זה עולה ומה באמת התפוקה,

להראות שבאמת החברה מעריכה את אותם חיילים, אני חושב שזה בכלל לא שקול. לכן כל מערכת השיקולים שהביאה פה להחלטה עוד פעם להתנות היא פשוט חשיבה מעוותת, חשיבה לא נכונה ופשוט שגויה מכול וכול. אני בכלל חושב שמבחינת סדר העדיפויות של הממשלה, יושב פה גם השר המקשר בין הכנסת לממשלה, לא יכול להיות שדווקא הדברים האלה הם האחרונים בסדר העדיפויות. אני מסתכל גם על הצד השני של המטבע. כבר אישה שנייה נרצחה השנה. עוד ב-2017 הממשלה אישרה תוכנית למאבק למיגור האלימות במשפחה, אישרה תוכנית צנועה מאוד, בסך הכול 250 מיליון שקל. מ-2017, אני בדקתי נכון להיום כמה מ-2017 היו אמורים לתת,

100, 150, 200 השנה? סך הכול מ-2017, מאותה החלטה עד היום, גם רבע מהתקציב לא הגיע בסופו של דבר. אז כולנו פה מדברים בכנסת וכולנו באמת מזדהים ומזועזעים מהקורבנות ומהטרור המשפחתי הזה, טרור נגד נשים, אבל בסופו של דבר כל נושא צריך גם לעלות לא רק על ראש שמחתנו גם על ראש תקציבנו. לא יכול להיות שדווקא למיגור האלימות נגד נשים לא נמצא תקציב. גם פה מדובר על החלטה שכבר התקבלה, כבר הייתה ועדת שרים מיוחדת שדנה ובדקה את כל הצרכים, ובוועדה הבין-משרדית כולם הסכימו, גם קואליציה וגם אופוזיציה. סוף-סוף יש נושא שהוא בקונסנזוס. לא יכול להיות שגם בנושא הזה בסופו של דבר הכסף לא נמצא. תסתכלו כמה כסף הוקצה וכמה הגיע, פחות מרבע עד עכשיו. אני כבר לא מדבר שהשנה היו אמורים להגיע 200 מיליון שקל ואומרים שאולי 50 מיליון שקל יגיעו. אחר כך אנחנו מופתעים שלא מתקדמים, שאין התקדמות ואין תוצאות בנושא הזה. לא יכול להיות שלשני הנושאים האלה, שהם בקונסנזוס של החברה הישראלית חיילים קרביים ומאבק באלימות נגד נשים, לא נמצא תקציב. אני כנראה צריך לפנות לקבל פרוטקציה מגפני, לסדר איתו, להסביר שאיכשהו זה קשור לכולל, לישיבה,

לא יכול להיות שאנחנו פה, כל המפלגות, יש אכן דברים שאנחנו יכולים להסכים בלי קשר למחלוקת פוליטית, ואותם דברים תמיד נזרקים לסוף הטבלה. אני לא רוצה להמשיך ולדבר פה, אני חושב שהדברים ברורים. נמצא פה השר במשרד הביטחון, ואני אומר לך עוד פעם: לא יכול להיות שעם כל המאבקים וכל הרעש דווקא תוכנית כזאת תהיה מותנית. היא אושרה, היא אושרה בנובמבר 2016, ואני מבקש להמשיך באותה תוכנית כפי שהיא אושרה. החיילים האלה, שנתנו כבר שלוש שנים ביחידות קרביות, לא צריך לדרוש מהם התנדבות נוספת. בלאו הכי הם כמעט כולם ממשיכים בשירות מילואים פעיל, וזה פשוט לא לכבודנו ולא לכבודם להכריח אותם להתנדבות נוספת.

תודה רבה לחבר הכנסת ליברמן. חבר הכנסת אלכס קושניר,

אדוני היושב-ראש, אני מתנצל על השפה שאני הולך להשתמש בה, אבל מי ששירת בצה"ל, בטוח מי שהיה לוחם, יבין אותי. הפגיעה בתוכנית ממדים ללימודים, יש לה הגדרה אחת בצבא:

כן,

הביטוי הזה שכולנו מכירים מימי הטירונות, יונקים אותו עם הפזצת"א הראשונה והחדירו לנו אותו למוח גם בקורס הקצינים. אמינות זה ערך עליון בצה"ל. לצערי הרב שר הביטחון עצמו לא נמצא פה, כי הייתי פה בשבוע שעבר ושאלתי אותו את השאלה הזאת, ואז הוא עלה על בימת הכנסת, פה, ואמר: אני נמצא בקשר עם הלוחמים. אז גם זה פאק באמינות, כי עידן, אוריאל וירין ויהורז ורון ושוהם ואלון, שמובילים את מחאת הלוחמים, לא קיבלו אפילו תשובה, לא מלשכת השר לביטחון פנים ולא מלשכת שר הביטחון וגם לא מלשכת ראש הממשלה החלופי. קשה לי לדבר, כי אני חושב על עצמי כאחד שהתגייס לצה"ל, עשה שירות קרבי ותכנן שיום אחד יוכל להשתמש במלגה הזאת. פתאום בא אליי שר ביטחון שנופל עליי מהירח ואומר לי: לא, לך תעשה עוד 60 שעות התנדבות. מה זה 60 שעות התנדבות, ששר הביטחון עמד פה בשבוע שעבר וזלזל בזה?

אלכס,

לשנה. בשנה, כמה,

60 בשנה אני רק רוצה לתאר לך את המצב. בסדר, אנחנו יודעים שאתם מקצצים, חמישה ימים בשנה. אתה לא צריך, אדוני, אני מבקש שלא תפריע לי. אתה שאלת אותי, אז עניתי.

אז אני אומר לך שאתם גם מקצצים ימ"לים, אז יש הרבה חבר'ה שיצטרכו לתת 60 שעות התנדבות. וזה נראה באמת לא הרבה בשנה, אבל אני רוצה רגע להסביר לך את התמונה. לאותו חייל לוחם יש רק שתי אופציות: הוא יכול לבחור במלגת פר"ח ובמלגת ממדים ללימודים, רק שתי המלגות האלה לא פוגעות אחת בשנייה. ביחד זה 210 שעות התנדבות בשנה, שזה, אם אני עושה חישוב פשוט, יותר מחודש בשנה

אני מדבר,

על מציאות מטורפת שאנחנו כאן נמצאים בה, והלוחמים האלה גם ככה לא זכאים לדמי אבטלה, כי לא היה לכם את האומץ בממשלה הפריטטית להעביר את זה. למרות שאני יודע שלפחות בחדרים סגורים אמרתם: כן, זה חשוב וזה צודק, לא היה לכם את האומץ לעשות את זה. ועכשיו אתם אומרים: אין לנו תקציב לתוכנית ממדים ללימודים. מכל האופציות בעולם, מכל התקציב הענק של משרד הביטחון, המקום היחיד שהחלטתם לקצץ זה לוחמים? זה סדר העדיפויות? אין משהו אחר? אני לא מבין איך אתם בכלל יכולים להסתכל בעיניים של החיילים שהשתחררו ועכשיו צריכים לעשות מילואים. ויותר מזה, אותם חבר'ה שהיום נמצאים בצבא ומשרתים לא יכולים לפצות פה, לא יכולים לדבר, וגם אלה שצריכים להתגייס.

כשאביגדור ליברמן אישר את התוכנית הזאת ב-2016, היעד העיקרי היה שכמה שיותר לוחמים יהיו זכאים למלגה הזאת. עכשיו אתם מערימים קשיים על הלוחמים, שמים להם כל מיני תנאים, רק שלא ילכו ללמוד. אתם מונעים מהם את ההשכלה. אתה יודע מה? יש לי פתרון לתקציב. כמה עולה הלשכה של ראש הממשלה החליפי בשנה? אתה יודע, אדוני השר? כ-5 מיליון שקלים. מה גובה המלגה שהלוחם צריך לקבל בשנה? כ-5,000 שקלים. 7,000. בין 5,000 ל-7,000. זה שליש מהשכר השנתי. קח 7,000. אתה יודע מה, מתמטיקה טיפה יותר מסובכת, אבל למדתי ליבה, אז 5 מיליון חלקי 7,000, אתה מגיע בערך ל-800 חיילים. יכולתם לעזור ל-800 חיילים בצמצום הלשכה המיותרת הזאת, שגם ככה לא מתפקדת,

נמצא תקציב. אבל לא, אתם דווקא הולכים על הראש של החיילים. אמרתם כל הזמן: ישראל לפני הכול, אבל נראה לי שמשהו השתבש לכם בסדר העדיפויות.

זה פאק באמינות, אדוני. פשוט פאק באמינות. אגב, זו לא הפעם הראשונה. אני אזכיר לך עוד כמה דברים: בוועדת הקליטה סיכמנו שיהיה חלף דמי אבטלה של 1,500 שקל לחיילים בודדים בעלי היתר עבודה בשירות. זה מתבצע?

העברנו פה חוק סיוע לחיילים בודדים, מענק של 4,500 שקלים לכל חייל. אתם העברתם אותו. מתבצע? לא מתבצע. אני יכול להראות לך סמ"סים של חיילים שלא קיבלו כסף.

עדיף שתגיד את האמת. השבוע ובשבוע שעבר שולם רוב הכסף לחיילים משוחררים וכל המענקים.

אדוני, זה אחלה להסתכל על הסטטיסטיקה,

אבל מהרוב יש הרבה שלא קיבלו. וחוץ מזה,

וחוץ מזה, אדוני, החוק עבר מתי? אז גם לבצע אתם לא מסוגלים. ועוד דבר אחד. דיברנו הרבה מאוד על אותם חיילי מילואים שהשירות הצבאי נופל להם על השנה הקלנדרית חצי-חצי ואתם משום מה מסרבים לשלם להם את המענק המלא. גם על זה דיברנו, וגם את זה הבטחתם, וגם את זה לא עשיתם. אתם גם לא אמינים ואתם גם לא מסוגלים לבצע.

מדובר בלוחמים, אפשר לשים את הדברים בצד. בואו תתקנו את זה, תחזירו את התוכנית ללא שום תנאי, ללא שום התניה. תנו לחיילים, ללוחמים, לקבל את המלגה שכל כך מגיעה להם בזכות, והם לא צריכים להתנדב אפילו דקה אחת נוספת, כי הם עשו את זה שלוש שנים.

חבר הכנסת יבגני סובה, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, קודם כול אני רוצה להודות לחבר אלכס קושניר, שיזם את הדיון החשוב הזה. אני לא סיכנתי את חיי כשהייתי בשירות הצבאי, אבל יש אנשים, ואתה וגם עודד סיכנתם את החיים שלכם כששירתם בצה"ל. כמה שנים בשירות הקרבי,

ואני חושב על האנשים שכל יום מסכנים את החיים שלהם למעננו, לא למען הח"כים, למען העם, למען האנשים שמסתכלים בין היתר על השידור הזה ורואים אולם ריק כשדנים על הנושא הזה. מה הם יכולים לחשוב? מה הם צריכים לחשוב על הדבר הזה, מה, שחיילים קרביים לא חשובים להם? אני גם חושב על החיילים שאינם יהודים. 5,000 חיילים כאלה ברגע נתון משרתים בצבא ההגנה לישראל. לא רק שהם מסכנים את החיים, הם גם חלילה נפצעים, ויש גם כאלה שנהרגים למען המדינה, והם מסיימים את השירות ומגלים שהם לא יכולים להתחתן במדינה, כשהם מגינים על המדינה הזאת גם בשירות המילואים. זה לא עניין של הכסף, זה עניין של ערכים, כי המדינה יורקת להם בפרצוף כשהיא אומרת: אתה טוב בשביל להגן עלינו, אתה טוב בשביל לשלם מיסים ולשאת בנטל, אתה לא טוב בשביל להתחתן במדינה שלך. אדוני היושב-ראש, זה המסר שמדינת ישראל מעבירה לחיילים הקרביים שלא התמזל מזלם להיות יהודים לפי ההלכה. אני אגיד לכם עוד דבר אחד. מהו המסר הערכי והחינוכי שמדינת ישראל מעבירה לאלה שמחר או מוחרתיים או בעוד שבוע יתגייסו לשירות קרבי? למען מה הם צריכים להתגייס? למען העם, נכון? אבל הם שומעים כל הזמן דברים:

אנחנו נעשה פה שינוי בחוק.

לא משנה דמוקרטיה, לא דמוקרטיה, בית משפט לא מעניין. אנחנו נעשה פה חוקים, נשנה את החוקים בהתאם לרצון שלנו. אחר כך אנחנו נשנה חוקים כך שנסגור עסקים, כך שאנחנו נפגע בפרנסה של ההורים שלכם ונעשה הכול. ואז שואל את עצמו הילד הזה בן ה-18,

למה שאני אלך לשרת? מה, על מה אני צריך להגן, על הציונות? אני רואה פה מגזרים שלמים שלא משרתים בצבא, שמבעירים פחים ואומרים: אני אשב בכלא ואני לא אשרת בצבא. הוא שואל את עצמו: למען מה אני הולך לשרת? אני רוצה להגן על משפחתי, אני רוצה להגן על המדינה שלי, אבל אני רואה פה מגזרים שלמים בעם שלא רוצים לשרת ומשווים את השירות הצבאי לשהייה בכלא. אז אדוני היושב-ראש, יש פה כנראה פגם וכשל במסר החינוכי והערכי של המדינה כולה. כשאני אומר "המדינה כולה" אני מתייחס גם לכל הח"כים בבית הזה, וזה לא משנה קואליציה אופוזיציה. כשאתה מתגייס לא שואלים אותך בעד מי אתה מצביע. אוי ואבוי לנו אם יתחילו לשאול למי אתה מצביע וישלחו אותך ליחידות בהתאם להצבעה שלך. אגב, לא רחוק היום הזה שהוא חלילה יגיע, כי יש כאלה בבית הזה שחושבים שהמדינה זה מה שנקרא בכיס שלהם ומותר להם לעשות מה שהם רוצים. המסר הערכי הזה והחינוכי לא רק שהוא מתמסמס, הוא גם נפגע, כי אנחנו פה בבית הזה צריכים לחשוב על הדורות הבאים: כיצד המדינה שלנו תיראה בעוד דור? בעוד עשר שנים? בעוד 20 שנה? שירות בצה"ל ושירות קרבי היום זה קודש הקודשים, כי בלי שירות קרבי בצה"ל אין צה"ל ואין מדינה, אין ביטחון ואין חיים. אחר כך צריכים לחשוב על הקורונה ועל כל הדברים. כשאני רואה את החיילים המשוחררים ואת האנשים שמשרתים ועושים מילואים עד גיל 40 בשירות הקרבי שהם בעלי העסקים שנפגעו מקורונה, הלב שלי כואב, כי מה המדינה אומרת להם? קחו 15% הוצאות קבועות

קחו חל"ת, 5,000, 6,000 שקל, ותסתפקו בזה. אבל כשאנחנו נקרא לכם חלילה להיכנס לעזה או ללבנון, אתם הראשונים שצריכים להתייצב ולהגן על המדינה. אז אני מרגיש את הרוח הרעה הזאת שהרבה אנשים אומרים: אני לא אלך לעשות את זה. אני לא אלך עכשיו לשלם מס הכנסה. אני לא רוצה עכשיו לתת למדינה, כי המדינה לא נתנה לי ברגע המשבר. כשאני מדבר עם אנשים שהם הדור הבא, שהם בני 20 פלוס שרק סיימו את השירות שלהם, שכל החיים שלהם לפניהם, אני חייב להגיד שאני מאוד חרד לעתיד של המדינה. אני חרד לעתיד הדור הזה, הדור הנפגע של הקורונה. כולנו נפגענו מהקורונה. אני מדבר גם על אנשים מבוגרים, גם על אנשים של דור הביניים, אבל בעיקר הצעירים, שמסתכלים על ההתנהלות של הממשלה היום, על ההתנהלות של מי שעומד בראש הפירמידה, שכל הזמן שקר, שקר ושקר: הוא מבטיח משהו בעוד שבועיים,

אחר כך מבטיחים עוד משהו וזה לא קורה, איזה מסר זה? איזה מסר חינוכי יש לדורות הבאים? אני מאוד מקווה שבעוד חודש וחצי תקום פה קואליציה שונה לחלוטין, קואליציה ששירות צבאי בשבילה יהיה הערך הקדוש ביותר, שהסיוע לעסקים יהיה הערך הכי חשוב בשביל הקואליציה הזאת, שדברים שקרו בשנה האחרונה בגלל הכשלים של הממשלה הזאת נוכל לתקן ובמהירות המרבית. אם אנחנו לא נתקן את זה בחודשים הקרובים, אני לא יודע מה יהיה פה במדינה.

התחזית שיש לי בראש היא תחזית ממש לא אופטימית. תודה רבה לכם.

חבר הכנסת אלעזר שטרן, בבקשה.

רוצה רק להזכיר, אדוני היושב-ראש, אני פעמיים הגשתי הצעות חוק בדיוק כדי לגבות את ההחלטה הזאת של הרמטכ"ל דאז גדי איזנקוט ושר הביטחון אביגדור ליברמן. אני לא מבין למה הממשלה לא צריכה לעשות את זה. דרך אגב,

ואני אומר את זה גם לשר במשרד הביטחון, אני אולי חולק קצת על הטונציה של ההתנדבות, אני מודה, אני לא חושב שצריך להעמיד את חיילי צה"ל כאילו הם נגד התנדבות של 60 שעות בשבוע. אני חושב שצריכים לתת להם את זה מראש בכלל בלי לדבר איתם, אבל אני לא חושב שאנחנו צריכים להיגרר כאילו דווקא הלוחמים שלנו לא מוכנים להתנדבות הזאת. אני בטוח שגם החברים שלי מישראל ביתנו, אני מקווה, חושבים כך. אני חושב שהעמידה הזאת, דרך אגב, הציון של פר"ח, הם באמת דורשים 180 שעות. אני מבין עמותות פרטיות שיכולות לדרוש התנדבות כזאת. דרך אגב, אני רוצה להגיד לך, אדוני היושב-ראש, אין מערכת במדינת ישראל שיודעת היום לתת שעות של התנדבות לכולם.

אם מחר בבוקר נגיד שכל חייל צה"ל, אנחנו מתנים את זה בהתנדבות שלו, אנחנו לא יודעים לעשות את זה, כמו שאנחנו לא יודעים לגייס את כל מי שאנחנו רוצים לשירות לאומי, אם לא נקים מערכת שיודעת לגייס כל כך הרבה אנשים לשירות לאומי. זה מין צבא כזה שצריך להקים. אני כמובן בעד שמי שלא עושה צבא יעשה לפחות שירות מקביל של שירות לאומי, כבר ויתרנו על המילה "לאומי" וקראנו לזה "שירות אזרחי", אבל העיקר שיעשו. אני חושב שדווקא בעידן כזה, כשערך השירות, במיוחד השירות הקרבי, מקבל כל מיני מדדים של ירידה, המציאות הזאת היא בלתי נסבלת. זאת אומרת, המציאות הזאת של דווקא ללוחמים שלנו,

יש אנשים מפה שרוצים דרכון אירופי רק בשביל ללמוד באוניברסיטה חינם. זה מטורף. מדינה שמעמיסה על כתפי הנוער הנהדר שלה שלוש שנות שירות, גם אם זה קצת פחות, לא יכולה לתת את מה שמדינה באירופה מסוגלת לתת גם למי שלא משרת אותה ככה.

שכשאנחנו מדברים כן צבא העם, לא צבא העם, האחוזים, לצערי הרב, הולכים ויורדים וימשיכו לרדת בגלל העניין הדמוגרפי של אותו ציבור שלא משרת, או שמשרת הרבה הרבה פחות. על אחת כמה וכמה שאחד הכלים הכי בסיסיים שאנחנו צריכים להשתמש בהם זה הנושא הזה שהמדינה לוקחת אחריות. יש לי מילים חמות להגיד לקרן רוטשילד ולעוד קרנות שאומרות: אוקיי, יש לנו עוד משימות חברתיות ודברים כאלה, ולכן אנחנו מבקשים קצת התנדבות, ותודה שהם מכירים בשירות המילואים.

גם מילואימניקים אנחנו יודעים שזה סוג של מצרך הולך ונעלם בחברה הישראלית. הטריוויאליות הזאת שכשקוראים לך אתה מתייצב לשרת, לצערנו הרב, זה הרבה הרבה פחות אפילו מהאחוז הנמוך מדי של מי שמתגייס לצה"ל והולך להיות קרבי. לכן, נכון שמעלים את ערך שירות המילואים ואפילו מדביקים לו את המילה "מתנדב" לשירות המילואים, בגלל שככה אני רוצה להסתכל.

מה לנו כי נלין, אם אנחנו רוצים שמקומות העבודה יתחשבו במשרתי המילואים שבאים ועוזבים אותם אם אנחנו כמדינה, לאותם מילואימניקים, ומילואימניק בעיניי זה מי שהשלים שירות. לכן אני אומר שאני הייתי מצפה מהממשלה, אני,

לא חושב שזה צריך להיות מתקציב הביטחון. אני חושב שאף אחד לא אומר לשום משרד ממשלתי: לך תגייס את המקורות הכספיים שלך. לכן, בעיניי, זה כאילו יגידו לחיילים ללכת לעבוד. יש מקורות לצבא שהמדינה צריכה להעמיד להם. המוטיבציה לשירות זה לא עסק של מערכת הביטחון, המוטיבציה לשירות זה עסק של משרד החינוך והחברה הישראלית בכלל. על פניו הצבא לא היה צריך להגיד: אוקיי, אני עכשיו הולך לעשות פעילות בבתי ספר, בגלל שכמו שמעמידים תקציב לצבא, צריך להעמיד כוח אדם לצבא, וחלק מהתמריצים לכוח אדם זה שחייל שמתגייס ליחידה קרבית יראה שבקצה,

המדינה נושאת אותו על כפיים ואומרת לו: אנחנו חייבים לך. אני חושב שזה הא בהא תליא. ולכן אני חושב שאני באמת לא מבין את זה. אם יש פה ממשלה שיודעת לזרוק מיליארדים בקלות כזאת, אפילו בלי כל מיני תהליכים, אני רק רוצה להזכיר שבהתחשב בקורונה ובאין נסיעות לחו"ל, אין לנו זמן. אלה חיילים שרוצים ללמוד מחר בבוקר, הם ממילא דוחים את הטיול שלהם לאחר כך. ולכן, אדוני היושב-ראש, אני חושב שאין לנו ברירה אלא לקרוא לממשלת ישראל לשחרר אותנו מכל הדרישות של החיילים ומכל העמותות ולהגיד: העמותות, קחו את הכסף שלכן לדברים אחרים, על החיילים אנחנו אחראים. זאת אחריות של מדינת ישראל.

כיוון שהוזכרו פה החיילים הלא-יהודים, איך קוברים אותם,

אני הולך עם כיפה,

אני הולך עם ציצית. אתה מכיר אותי מהיום הראשון פה בכנסת, ואני על פניו מייצג את היהדות הדתית במדינת ישראל. אני גאה לייצג אותה, דרך אגב.

הסיפור של שירה איסקוב, זה הא בהא תליא. זאת אומרת, הרבנות הראשית, כשבעל מתועב שלא הצליח לרצוח את אשתו פיזית, והיא, בשארית כוחה, בטיפות דמה האחרונות, נשארה בחיים, האם אנחנו, כנסת ישראל, יכולים לתת לרבנות הזאת את הכוח להמשיך ולרצוח את הנפש שלה ולתת לו כוח להשאיר אותה בבית כלא כל החיים? אני אומר ואני חותם על זה: אם זה היה קורה לבת של אחד הדיינים, כבר היינו מוצאים פתרון. איך אנחנו מוכרים חמץ בפסח? איזה פטנט גאוני. איך אנחנו לא קוברים מתאבדים מחוץ לגדר אלא בתוכה? זאת יהדות שאני גאה בה, שיודעת לשלב את החיים בתוך זה. אבל כשהרבנות הזאת היא נגד שירות נשים בצבא, פלא שהיא אחר כך לא דואגת לאישה שניסו לרצוח אותה? ואני אומר לך, אדוני היושב-ראש, זה לא יעזור. אני יודע מה אתה חושב, ואני יודע מה חושבים רוב יושבי הבית הזה על הגיור ועל הגבורה של חיילים באופן נפרד, ועל הסיפור של שירה איסקוב. ומה קלמן ליבסקינד כותב בשבת על אישה ש-30 שנה מחזיק אותה הבעל שלה עגונה בניגוד, ועוד מחייבים אותה לשלם לו כסף כדי שאולי הוא יסכים לתת לה גט. תגיד, זאת היהדות שאני צריך לייצג אותה? זאת היהדות שלאורך כל הדורות ידעה למצוא פתרונות בהתחשב במציאות? אני רוצה להגיד לכם משהו: יכול להיות שכל הנושא הזה של רבנות ראשית לישראל, הרי אנחנו התגיירנו בגלות, נקברנו בגלות, התחתנו בגלות, לא הייתה רבנות ראשית לישראל. אז אם הרבנות הראשית לישראל מתנגדת לשירות נשים בצה"ל, ואם הרבנות הראשית לישראל משאירה את שירה איסקוב מסורבת גט, כמו מאות נשים אחרות במדינת ישראל, אז למה אנחנו נותנים גיבוי לרבנות הזאת? בדיוק כמו שאנחנו עושים עם מערכת כשרות מקבילה ועם מערכת גיור מקבילה, אז הגיע הזמן שכנסת ישראל תיתן ביטוי למערכת נישואין וגירושין מקבילה, כדי שאנשים יוכלו לבחור לאן הם רוצים ללכת. ואחרי זה שלא יגידו לנו שאנחנו מפרקים את הרבנות, הם מפרקים את הרבנות, ואם צריך לפרק את הרבנות, שיפרקו את הרבנות, אני אומר, באמת. בהלכה אין רבנות. אמרתי את זה, אני אומר את זה, שרבנות ראשית שמאפשרת לרוצח להמשיך במשימתו, בעיניי היא לא ראויה להמשיך להיות רבנות ראשית בישראל. אדוני היושב-ראש, משפט אחרון. אני מעריך את הזמן שאתה נותן לי. אני עכשיו בנושא אחר. אנחנו עדים לירידה באחוז המתחסנים, וזה פוגע בנו. יש חיסונים, אין מספיק מתחסנים. אני עכשיו קיבלתי הודעה מבחור שחזר מארצות הברית, אשתו בהיריון, עבר ועדת חריגים, כשהוא יצא לארצות הברית מטעמי עבודה, הוא מחוסן פעמיים, יש לו תעודת מתחסן,

חשב שהוא יוכל להיות ליד אשתו, שולחים אותו למלון פנורמה בירושלים. עכשיו, בשביל מה אנחנו מתחסנים? אם רוצים לתת ביטוי, להילחם בתופעה הזאת של ירידה בחיסונים, אדוני אמסלם, השר אמסלם, אני מקווה שאתה שומע את זה, אז שייתנו למי שיש לו תעודת מתחסן. אני לא אומר כסף, לא אומר פטור מארנונה, אולי נגיע לזה, אבל לפחות את הביטוי הכי בסיסי של מתחסן. אתה רוצה שהוא יהיה בבידוד למרות שיש לו כבר? הרי אמרו לנו כשהלכנו להתחסן, לא שבגלל זה התחסנו, שנהיה פטורים מבידוד, אז למה כשהוא בא מארצות הברית, עם אישה בהיריון בבית, והוא גר בצפון, הוא צריך להישאר במלון בירושלים בתנאים לא תנאים, בכלל רחוק מאשתו? בשביל מה הוא התחסן? אז אתם לא מאמינים בחיסונים? אם אנחנו לא מאמינים בחיסונים, פלא שאחרי זה אחרים לא מאמינים בחיסונים? אדוני היושב-ראש, אדוני השר המקשר, אני חושב שהיום צריכה ממשלת ישראל להודיע: מי שהתחסן פעמיים, זאת רשימת ההקלות שלו, בתקווה שראש הממשלה וראש הממשלה החליפי יצליחו לפחות את העניין הזה שמיטיב עם האזרחים לסכם בקלות. תודה רבה.

היושב-ראש. ישיב השר במשרד הביטחון מיכאל ביטון, בבקשה. כבוד היושב-ראש, חברי הכנסת, השר לשעבר ליברמן במשרד הביטחון, יש לי שלושה עמודים לקרוא לכם, ואתם תקשיבו ברוב קשב, כי רוב הפתרונות לשאלות שהעליתם נמצאים שם. אבל בפתח הדברים, נקבל על זה שעות התנדבות? כי נצטרך להקשיב לשלושה עמודים. הסיעה שלך לא צינית כלפי הנושא, תגיד שאתם מורידים את התנאים, נגמור את הדיון. גייסתם 25 חברי כנסת, מתוכם יש לכם פה ארבעה, וחבר הכנסת טיבי, שבא לתמוך בחיילים המשוחררים גם כן. או לשחרר את פלסטין מהחיילים הכובשים, גם זה. זה רק בשביל ככה, ובאמת עשיתם דיון רציני, אבל אני אגיד לכם, איך אתה עכשיו פגעת בקמפיין של, מה עשית,

עכשיו פגעת בקמפיין שלו, אתה מבין? עד עכשיו היית בקמפיין

היית שר הביטחון. לפי מה שאני יודע, נכנסת למשרד הביטחון במאי 2016, והתוכנית הזאת הושקה על ידי משרד הביטחון באוקטובר 2016. 6 בנובמבר 2016. כן. ובהודעה לתקשורת אמרת שאתם שמחים שיש תוכנית כזאת, והיא התבססה על יחד למען החייל ותורמים בארץ ובעולם, והתחלתם תוכנית שמבוססת על תרומות, ברוך השם, וזה טוב. אבל הקורונה הורידה את זה. רגע, רגע, אבל אלה העובדות: תוכנית ש-100% מבוססת על תרומות לכמה אלפים בודדים, ככה זה התחיל, כמה אלפים בודדים של חיילים. זאת עובדה אחת. עכשיו, חבר הכנסת אלכס קושניר, אתה מנהל איתי דיאלוג על המון דברים, אבל כשאתה כבר הופך את זה לחוסר דיוק אז חבל על הזמן. אם אתה רוצה לתת לחייל מילואים, בשתי שנים של תגמול, לאחד את התגמולים, אתה צריך לשנות את החוק. זה בכלל לא קשור למשרד הביטחון.

זה חוק.

תגמול מבוסס על ימים בשנה במילואים, וככל שמספר הימים בשנה גדל, ככה התגמול גדל. אז אם אתה כשר בממשלה, אנחנו מנהלים את הדיון הזה כבר חצי שנה. אז תעביר את החוק הזה. רצית לאחד שנתיים,

אני לא יודע למה לא זכרת להגיד שהבאנו 12,000 שקל מענקים לחיילים בודדים. אחרי מלחמה שלנו. לא, שום מלחמה ושום בטיח. את זה אנחנו עשינו. אתם עשיתם. והבאנו מענקים ב-150 מיליון שקל לחיילים משוחררים בקורונה ששולמו בשבוע שעבר ומשולמים עכשיו. אז אם אתה רוצה להראות תמונה של דאגה לחיילים, תגיד את האמת, את המציאות כפי שהיא. עכשיו אני רוצה להגיד לך את פרטי ההתייחסות. תקשיב, יש לי פה קבוצה, אני מכיר את הקבוצה. הבעיה היא שאתה עושה את זה פוליטי, אתה לא עושה את זה מהותי.

אם היית רוצה לדאוג להם, היית שואל אותי. רוב החיילים קיבלו את המענקים. היום יום, ראשון?

איזה יום היום? שני. רוב החיילים קיבלו את המענקים. השר ביטון,

אז אני לא יודע באיזו מציאות אתה, רוב החיילים קיבלו את המענקים. 62% זה לא רוב. 62% לא קיבלו. רוב החיילים קיבלו. הנתון שלך מוטעה.

אתה לא יודע מה שאתה אומר. חבל. הבסיס של חבר כנסת זה לדייק בנתונים.

אתה אומר שממדים ללימודים זה 5,000 שקל, ממדים ללימודים זה 6,700. תגיד,

אתה מדבר על ממדים ללימודים, פר"ח, יש עוד אפשרויות.

רק תגיד לי אם אתה זקוק לעזרה, בסדר? כולם יקבלו.

אם אתה זקוק לעזרה רק תגיד לי, אין בעיה.

ליום מיוחד, יזמו דיון, הדיון, הם יכולים לתת את, מצווה. אני רק מציעה את הסיוע שלי. לי יש זמן, אני לא ממהר. יש לי זמן.

אדוני השר, אתה באת מוכן לדיון.

תן לי להגיד לך, לא, רק תענה: כמה חיילים קיבלו את המענק, חבר הכנסת קושניר,

אתה קיבלת ממני שלוש קריאות ביניים רק לדייק את הנתונים שלך, ואז הקשבתי לך בקשב.

אז עכשיו שב ותקשיב לדברים ואז תשאל כל שאלה, ואני פה איתך. אתה, אני איתך, אני אשיב לך. אתה יודע שאני משיב על כל דבר. אז בוא אני עכשיו אגיד לך את הדברים באופן סדור. כבוד יושב-ראש הכנסת, חברי הכנסת במליאה, תוכנית ממדים ללימודים יצאה לדרך בשנת 2016 ביוזמת הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט ובברכת שר הביטחון, שנמצא פה,

מטרת התוכנית היא להוקיר את חיילים הלוחמים המשוחררים ולמוך בהם בעת שהם עוברים בשער היציאה לאזרחות, להעצים אותם ולהקנות להם כלים לטובת חיזוק החברה והכלכלה במדינה.

התוכנית משותפת למשרד הביטחון, צה"ל ויחד למען החייל, והתבססה עד כה על תרומות של יחד למען החייל וארגון ידידי צה"ל בארצות הברית ובפנמה,FIDF . במסגרת התוכנית מוענקות מלגות לימודים לחיילים משוחררים

כאשר התרומות בעולם יורדות, ובאמת נוצרה פה בעיה. קבענו שנדאג לכולם, שנפתור את הבעיה. עובדה זו הציבה את התוכנית בפני שוקת שבורה מבחינה תקציבית, וכדי להמשיך ולקיימה ולעמוד בביקושים הרבים נדרשנו לאתר מקור תקציבי מהיר בממשלה בתקופה שאין תקציב. לאחר מאמצים רבים של שר הביטחון בני גנץ, שר האוצר ישראל כץ ובמיוחד סגן שר האוצר חבר הכנסת יצחק כהן, שהיה מעורב באופן אישי, לצערי, הוא בחר שלא להמשיך בכנסת הבאה, אבל יש לו זכויות בפרויקט הזה, לצד המנכ"לים במשרד הביטחון, יושב-ראש מפעל הפיס אביגדור יצחקי, שהיה שותף, שייצג את קרן רוטשילד קיסריה,

מנהל הפילנתרופיה בקרן, ושותפים נוספים, כולם עבדו יחד לפתרון מלא ובתיאום עם צה"ל, הרמטכ"ל רב-אלוף אביב כוכבי וראש אכ"א האלוף מוטי אלמוז. במסגרת הפתרון, קרן רוטשילד קיסריה העמידה תרומה של 70 מיליון ש"ח לטובת הבטחת התוכנית לשלוש השנים הקרובות.

נוסף לתרומת השותפים הקיימים, יחד למען החייל בראשות היושב-ראש האלוף במיל' יורם יאיר יה-יה ו-FIDF בראשות היושב-ראש הרב פיטר וינטראוב, שממשיכים להיות מחויבים לתוכנית. בהזדמנות זו אני רוצה להודות לתורמים של התוכנית, יחד למען החייל, FIDF, קרן רוטשילד קיסריה, שתרומתם מבטאת את ההוקרה וההערכה העמוקה כלפי החיילים בצה"ל. לא מובן מאליו שדווקא בעת מציאות של משבר כלכלי עולמי כפי שאנו חווים היום התורמים ממשיכים לחבק את חיילי צה"ל ולדאוג לעתידם באזרחות. ולמה הם מחבקים את חיילי צה"ל דווקא בעת הזאת? כי לוחמי צה"ל האמיצים שיוצאים לאזרחות הם שמהווים דוגמה אישית לרוח ההובלה וההתנדבות. במיוחד עכשיו החברה הישראלית זקוקה לרוח של לוחמי צה"ל, המהווים סמל ודוגמה לערכים. כאשר העולם כולו ומדינת ישראל מצויים במשבר עמוק מאי פעם, עוצמתו של צה"ל כצבא העם באה לידי ביטוי יותר מתמיד. מאז הקמת מדינת ישראל צה"ל מילא תפקיד חשוב בחברה הישראלית. אנו רואים זאת כיום במשבר הקורונה, בעת שצה"ל מסייע לאוכלוסייה האזרחית בחלוקת מזון, תרופות, מלוניות,

בדיקות ומה לא. ערים תחת סגר, תשאלו את ראשי הערים מי היה שם בשבילם בתקופת הקורונה ותקבלו תשובה מובהקת: חיילי צה"ל, פיקוד העורף ומשרד הביטחון. החל משנת הלימודים הבאה, תשפ"ב, יידרש כל סטודנט המקבל מלגה לממש 60 שעות התנדבות בשנה, שהן שעה אחת של התנדבות בשבוע, רק אם לא עשה מילואים. השעה הזאת היא ברכה. השעה הזאת יכולה גם להתבצע בקיץ במרוכז בחמישה ימי עבודה,

וכל שכן כל התנדבות רשמית במועצות, במרכזי צעירים, באגף הרווחה, במתנ"סים, למלגות אחרות, תוכר כהתנדבות למלגה הזאת. אני שואל את עצמי: למי יפריע שחייל משוחרר ייתן שעה בשבוע לקשיש ערירי, בודד, בבית? לאף אחד זה לא יפריע. אתה יודע מה לא יפריע לי, ראש ממשלה חליפי,

סטודנט שיתנדב, הפסקת צעקות. להפסיק את הצעקות?

הפסקת צעקות.

זה נורא נחמד, נורא נחמד לך שמישהו אחר יתנדב.

אתם, בבקשה. עכשיו אני נותן לכם את הפתרונות.

אמירה מטומטמת, תסלח לי. פשוט מטומטמת. חבר הכנסת פורר, השפה, לא מתאים לך להוציא כאלה מילים מהפה.

אתה יודע,

סטודנט שהתנדב בקהילה במסגרת מלגה נוספת,

אותו סטודנט עשה פר"ח או לכל מלגה אחרת או כל התנדבות שהוא עושה בקהילה, כל שעת התנדבות פורמלית שניתן להציג על ידי גורם עירוני רשמי או מרכז צעירים תיחשב למלגת ממדים ללימודים. הוא לא יידרש להוסיף שעות. עשה פר"ח, זה חדש? זו החלטה שאני הבאתי. כן, אני אומר לך מה פתרונות עכשיו.

עכשיו אני מודיע לך על הפתרון הזה. עכשיו, תראה, כשסיפרו,

לא, אני אומר לך מה הפתרונות.

אבל הלכנו ועשינו בדיקה. שמעתי: 180 שעות בנוסף לפר"ח לשנה.

שלוש שנים.

הלכתי, בדקתי: זה 60 לשנה. אמרתי: בוא נבדוק שאם הוא עשה עבודה או שעות למלגה אחרת, זה ייחשב לו, והבאנו את ההישג הזה. אבל תנו לי לגמור את כל הפתרונות, כי זה רק מרכיב אחד בפתרונות. סטודנט שיתנדב בקהילה במסגרת מלגה נוספת, שעות ההתנדבות שמתבצעות במסגרתה ייחשבו אף הן במסגרת מלגת ממדים ללימודים, ללא צורך בתוספת שעות התנדבות. מה? ערך שעה הוא ערך שעה?

עשית פר"ח, אתה לא צריך לעשות שעות, עשית חמישה ימי מילואים בשנה, אתה לא צריך לעשות שעות. אם לא קראו לך למילואים ונתקעת, תהיה ועדה. אנחנו רוצים ש-100% יקבלו את המלגה, יש לנו מוטיבציה שכל ה-15,000 יקבלו את המלגה. סטודנט שייקרא למילואים ויבצע חמישה ימי מילואים פעילים בשנה קלנדרית לא יהיה מחויב בביצוע שעות ההתנדבות במסגרת המלגה, שכן הוא תורם למדינה גם בדרך זו. בימים אלה נבנה מנגנון ההשמה להפעלת המתנדבים אשר יביא לידי ביטוי את העדפות הסטודנט ויכלול מגוון רחב של אפשרויות התנדבות. הוא יוכל לעשות את זה גם במרוכז, אם הוא יגיד: אני לומד וקשה לי,

בחופשת קיץ, אחרי בחינות,

כל יום עשר שעות התנדבות, בקייטנה, והוא גומר עם זה בחמישה-שישה ימי עבודה.

יינתן מענה פרטני לסטודנט שבנסיבות מיוחדות רפואיות או כלכליות לא יצליח לעמוד בדרישות באמצעות ועדת חריגים. אני מאמין שבכללים האלה שהצגתי עכשיו, והם קיבלו תוקף גם של הקרן, גם של משרד הביטחון וגם של צה"ל, כדי שנהיה ברורים, ואני גם אכתוב ואפרסם את זה אני מאמין שכולם יהיו זכאים. עכשיו אני אגיד לכם משהו אישי. התגייסתי לגולני בנובמבר 1988, שירתִּי כלוחם וכקצין, עשיתי מילואים 30 שנה, ואני רוצה לעשות מילואים עוד 20 שנה. אני בא מבית של שני פועלים פשוטים, אימא פועלת ניקיון ואבא פועל טוב בקמ"ג, בא מבית שאיבד חייל בצבא. הם לא יכלו לתת לי מלגה. הקמתי משפחה. בגיל 22 התחתנתי, בגיל 24 השלמתי בגרות, כי היו לי רק 11 שנות לימוד. בגיל 25 הלכתי לתואר ראשון עם תינוקת בבית, עם עבודה במשרה מלאה בחברה להגנת הטבע ועם כמה עמותות שהתנדבתי בהן והקמתי. בזמנו לא היו מלגות, לא ממדים ללימודים ולא שום דבר אחר חוץ מפר"ח. ואני גאה בשנים האלה, ואני גאה שבשנות הסטודנטיות שלי הקמתי עמותות והתנדבתי והובלתי ועבדתי וגידלתי ילדים. אני מקנא בדור הזה שלכם, שיש מי שדאג לו. אני רוצה לציין את הרמטכ"ל גדי איזנקוט, שיזם את ממדים ללימודים, ואת הרמטכ"ל אביב כוכבי, שנלחם שהתוכנית תתמיד ותהיה יציבה, את שר הביטחון בני גנץ ואת כל השמות שהזכרתי קודם. ההתנדבות הצנועה הזאת של שעה בשבוע או חמישה ימי מילואים בשנה היא לא נטל,

היא דבר סביר, בוודאי אל מול האתגרים החברתיים שניצבים בפני החברה הישראלית. אני סמוך ובטוח כי הסטודנטים שהוכיחו את רוח ההתנדבות בשירותם הצבאי, ימשיכו לעשות כן ולגלות סולידריות חברתית גם בעת הזאת כאזרחים. אני מאמין ש-100% של הפונים לממדים ללימודים יקבלו את המלגה, כי בנינו מנגנון טוב ופשוט ואפשרי ומעשי, ואנחנו נדאג לכל אחד, וגם לחריגים, ואם מישהו חולה, ואם מישהו במשבר, הוא יקבל את המלגה. לא יהיה מצב כזה. אנחנו נעשה את זה עם הצבא. בסוף הצבא מעורב, יש יחידה לחיילים משוחררים בצה"ל, יהיה צוות מקצועי. אנחנו לא נפלה אף אדם. אני מאמין ש-100% יקבלו. מי שעומד בקריטריונים והוא הגון וישר, נמצא את הדרך סביב כל הכללים שהצגתי שהוא יקבל את המלגה. החיילים המשוחררים יקרים לנו מאוד וראויים לכל הערכה והוקרה. האחריות שלנו כלפיהם נמשכת גם לאחר סיום השירות הצבאי ובצעדים הראשונים שלהם באזרחות. מערכת הביטחון, ובראשה צה"ל, תבטיח כי תוכנית לאומית זו תמשיך להתקיים ולהתעצם בשנים הקרובות, ואף נדרשת להיות מעוגנת בחקיקה במסגרת חוק יוקרת השירות שנביא לכנסת, שיעגן זכויות של חיילים לוחמים. אם אתה רוצה לקונה בחוק, חבר הכנסת קושניר,

שחייל בודד עולה זכאי מיידית עם השחרור לתואר ראשון חינם לפי חוק. אבל חייל בודד ללא גב כלכלי, קושניר, קושניר, חייל בודד ללא גב כלכלי, יש כ-3,000 כאלה, לא זכאי לתואר. אבל מה הבעיה? שנייה, תן לי. הבעיה, תן לי, אני אומר לך משפט, תן לי לסיים.

אבל אותם 3,000 ללא גב כלכלי שקיבלו את הזכאות לחייל בודד הם ילדי עולים. פשוט ההורים שלהם עלו לפני 10 ו-20 שנה, והם לא מופיעים בזכאות של ההורים. ולכן, אם יש פער, אז מה התיקון שצריך לתקן? אנחנו מביאים חוק של עיגון הזכויות של חיילים לוחמים, וגם את הדבר הזה נחוקק, ואני גם אמרתי במשרד הביטחון,

אתם בוועדת השרים פסלתם חוק שלי,

אתם פסלתם את זה, אז הוא אומר לך שהוא מביא חוק ממשלתי.

חוק ממשלתי. מתי?

קושניר, קושניר, אנחנו נביא, כן.

אני מבקש להפנות את הפניות לקרן, ממלאת מקום יושב-ראש המליאה. היא כבר תפתור את הבעיה. זה עליי. אתם

עכשיו אני רוצה להגיד לכם, למרות הדברים, ואני סולח לפורר שהוא דיבר אליי לא יפה. סולח לו. אני רוצה להגיד לכם משהו. אני רוצה להגיד לכם משהו. אני כן מסתכל ברצינות, באמת, ואני יודע לפרגן: ישראל ביתנו, הנושאים האלה חשובים לה, וזה לא התחיל בבחירות. אני יודע שעסקת בזה. אבל אם עשינו כל כך הרבה לחיילים בודדים, ומשוחררים ומענקים, ואתה רואה שפתרנו והכפלנו פי שלושה את המלגה הזאת, גם מילה טובה לממשלה, גם כשצריך לתקן.

תודה רבה לך, השר מיכאל ביטון, על התשובה הארוכה והמנומקת והמנומסת. עמדות נוספות, של חבר הכנסת טיבי, חברת הכנסת ענת כנפו, חברת הכנסת עוזי דיין וחבר הכנסת פורר. עמדות נוספות זה מי שלא דיבר. אה, חשבתי, אז ראשית עם טיבי. לא, דיברתי.

אנחנו זוכרים. תודה רבה. אני רוצה להביא כאן את סיפורם של לובנא עבד אלהאדי ובעלה עבדאללה סוויטי, סיפור מיוחד, כי גם לובנא וגם עבדאללה ניצחו באמצעות האהבה שלהם את המחסומים. היא מאכסאל, נצרת, והוא מדורה, והם נישאו. לפני כמה ימים הם היו בטיול יחד עם ההורים שלה, ד"ר מוחמד עבד אלהאדי, במקור מאכסאל, והילדים, בחורשה בג'יביא, ליד ביר זית. פתאום מגיע למקום מתנחל עם נשק אוטומטי, למשפחה בחופשה בחורשה, עושה על האש,

ומאיים עליהם בנשק, מגרש אותם, מדלג מעל הילד עם נשק אוטומטי ואומר להם: אתם צריכים להסתלק מכאן, כי אתם לא ישראלים, זה לא המקום שלכם.

זה המקום שלהם, כך אמרה לו לובנא, ואני דיברתי איתה. הם נטועים עמוק במקום, גם לובנא, גם עבדאללה, גם הילדים, גם המשפחה, עמוק גם בנצרת, גם בביר זית. הצורה שבה הוא איים, השתמש בנשק, כמתנחל פולש, במקור ובסוף מגיע חייל ועומד לצד המתנחל ואומר למשפחה: אתם צריכים לעזוב את המקום. אומרת לו: זה שטח פתוח, ציבורי. הוא אומר לה: עכשיו הפך להיות שטח צבאי.

אני לא יודע מי נפשע יותר,

או החייל או שניהם גם יחד.

הסיפור השזור של לובנא ועבדאללה, שניצחו את המחסומים ואת הכיבוש ונישאו, והם עומדים על כך שיהיו בכל מקום באדמה הזאת, גם אם מישהו מנסה לנשל אותם, גם מהאדמה ומהזכות להיות בטבע, לעשות על האש אני מברך את לובנא ועבדאללה על העמידה שלהם, ואני מרגיש בוז גם למתנחל, גם לחייל ולכל אלה ששתקו.

הקשר של לובנא ועבדאללה לאדמה הוא תמידי, והנוכחות של הנפשעים האלה באדמה ההיא היא זמנית בלבד. תודה רבה. דעה נוספת, של חברת הכנסת ענת כנפו. תודה,

אני מבקשת לחזק את דבריהם של חברי הכנסת ליברמן, אלעזר שטרן וכל קודמיי שדיברו בעד. כמו שהבטחתי, אני באה להיאבק רק למען הילדים, הנשים והחינוך. אני באה כרגע מוועדת הכלכלה, שדנה בעיכובים הביורוקרטיים ההזויים שבעטיים 100 מיליון שקל לא מגיעים לעמותות שעוסקות באוכלוסייה הכי חשובה במדינה, אלה שבאמת נזקקים. גם התוכנית הזאת, ממדים ללימודים, היא תוכנית שחייבת להיות מתוקצבת בראש סדר העדיפויות הלאומי. אני רוצה, בנימה אישית, להגיד במי מדובר. שלושת הבנים הגדולים שלי שירתו ביחידות מובחרות. גם הרביעי ישרת,

ויחד עם כל חיילי צה"ל וכוחות הביטחון ילך ויחזור לשלום הביתה, בעזרת השם.

כצנחן, בגלל שעשה 40 ימי מילואים בשנה בהיותו סטודנט, הפסיד פעמיים סמסטר בגלל שהמילואים היו בזמן מבחני סמסטר. היה צריך לדאוג להביא, לא היו מלגות, ולא הכירו במי שהיה בלבנון, ולא הכירו במי שהיה אז חייל קרבי. מי שלא מגיעה לו מלגה בגלל מצב מאוד מאוד מאוד קשה, גם לא מקבל שום דבר.

גם ללמוד, גם לעשות מילואים, גם להפסיד שנת לימודים, איך אפשר להתקדם במציאות הזאת? הבן שלי קורן התחיל את השירות בקורס טיס, המשיך בצנחנים ומתחיל בימים אלו את לימודיו לפסיכומטרי.

זה מנגנון קשה ובעייתי בשביל להיכנס ללימודים גבוהים ועולה הרבה מאוד כסף, למי שרוצה להצליח ולהגיע ללימודים מובחרים. כשיצא מהצבא אחרי שסיכן את החיים ביחידות התנדבותיות, עכשיו אומרים לו: תתנדב בשביל לקבל את העזרה. הוא התנדב לסכן את החיים שלו. זה לא מספיק להתנדב? המינימום שהמדינה צריכה לשדר לו, במעשים, לא בדיבורים, זה: אתה דאגת לנו, הגנת על החיים שלנו בהתנדבות, עכשיו תורנו לדאוג לך ולחברים, כמובן, ובלי ביורוקרטיה, בלי משחקים. העם הזה לא טיפש. אני יודעת שהביורוקרטיה זה המכשיר הכי מתוחכם לצמצם בתקציב.

ואז מערימים קשיים, והכסף לא מגיע ליעדו. אני, בתור מומחית לביורוקרטיה, אומרת את זה. אם מגיע, צריך לתת ביד רחבה, כמו ששר האוצר לשעבר לפיד בנה את המנגנון לניצולי השואה, והם סוף-סוף קיבלו את מה שמגיע להם וכיבדנו אותם כחברה. הם קיבלו את זה ישירות לחשבון הבנק.

כשרוצים למצוא פתרון וכשרוצים שהכספים יגיעו בלי ביורוקרטיה אז הם מגיעים. אז גם בנושא התקציב שעבר את כל האישורים והחקיקה לנושא מניעת אלימות במשפחה,

איך אנחנו כחברה יכולים להסתכל על רצח נשים ופשוט, תסלחו לי, לא לספור אותן ולא לדאוג שהכסף יגיע ליעדו ושנגן על החלשים? האלימות במשפחה, שגואה עכשיו בגלל משבר הקורונה, פוגעת בילדים ופוגעת במשפחה המורחבת ובטח בנשים שמגיעות, חס וחלילה, למציאות של אסון כזה כמו רצח. אבל מה עם כל אלה שלא רצחו אותן או שלא הגיעו לעיתונות? זה פשוט גואה והולך. אני מבקשת, כבוד השר אמסלם, שנמצא כאן,

כשחושבים על סגר נוסף, תחשבו על ההשלכות על המשפחות האלה שנמצאות בסיר לחץ, על הילדים שנמצאים בבית ולא הולכים ללימודים, מאבדים כישורים חברתיים וחווים אלימות. צריך לחשוב על המצב המטורף כל כך בשום שכל לפני שמחליטים החלטות על סגר. אני רוצה לסיים ולהגיד שבגלל שאני באה ממקום של ביורוקרטיה ובאה יותר ממקום של פעילה חברתית ולוחמת למען החלשים, אני יכולה לומר שהבעיה בביורוקרטיה, כמו שאמרנו במחאות ובהפגנות, זאת לא טעות, זאת מדיניות. הממשלה, ראש הממשלה החליפי וראש הממשלה הנוכחי ואתה, כבוד השר אמסלם, ששומע את הקריאה הזאת, אם תוכלו לעזור בעניין הזה, באמת להוציא את הילדים ולהוציא את החינוך ולהוציא את הנשים מהפוליטיקה, אז די לנו בהחלטה הזאת. תודה רבה. תודה רבה. עמדה נוספת, לחבר הכנסת עוזי דיין. אני מבין שחבר הכנסת ליברמן לא פה. תעבירו לו, בבקשה. מדובר על נושא חשוב וקרוב ללב לכל מי שנמצא פה. אני מאמין בזה ויודע את זה. אני רוצה להעיר שתי הערות, לתת שתי עצות מניסיון צנוע של 36 שנה של לחימה ופיקוד ומניסיון של שבע שנים כיושב-ראש מפעל הפיס, שבגלל חשיבות הנושא, העלה את המלגות מ-30 מיליון ל-150 מיליון.

זה אפשר לנו בזמנו לתת את מספר המלגות הגדול ביותר במדינה, ועל סמך זה אני מעיר כבר, תקשיבו טוב, חברי הכנסת: מספר המלגות שהפיס נתן ללוחמים היה גדול פי כמה וכמה מזה שמשרד הביטחון נתן, וגם את המלגות ללוחמים שמשרד הביטחון נתן, אנחנו נתנו לזה 18 מיליון שקל בשנה, מלגה של 10,000 שקל שתמורתה מחויבים ב-120 שעות תרומה לקהילה. על סמך הניסיון הזה אני רוצה להעיר שתי הערות: האחת, לתרומה לקהילה יש חשיבות בפני עצמה. זה דבר צודק, תורם, וזה תורם גם לסטודנט. כל הסטודנטים והסטודנטיות היו מרוצים, ואני נתתי באותו זמן מלגות לחיילים לוחמים פי ארבעה ממה שנתן משרד הביטחון באותו זמן, וחוץ מזה נתתי גם את המלגות של החיילים הלוחמים של משרד הביטחון. דבר שני ואחרון, אסור ליצור אפליה כך שיהיו לוחמים שמקבלים את זה דרך משרד הביטחון ולוחמים שמקבלים את זה בדרך אחרת. אני ספרתי כמה מתוכם לוחמים, כמה עושים מילואים. אנחנו לא התנינו, לא אמרנו: יקבל רק מי שלוחם, אבל יצא מצב שמתוך 13,000 מלגות, כמעט 8,000 קיבלו חיילים וחיילות לוחמים. אסור שתהיה אפליה, שאלה מקבלים מלגה ולא תורמים לקהילה. שאלתי לגבי חבר הכנסת ליברמן כי אני הודעתי לו באותה שנה שאנחנו נעמוד בכל ההתחייבויות שלנו לחיילים הלוחמים, אבל אנחנו לא ניתן כסף דרך משרד הביטחון אם משרד הביטחון לא יתנה את זה בהתנדבות. מהניסיון שלנו, כולם בסופו של דבר מרגישים עם זה טוב. דבר אחרון, בשולי הדברים, אבל חשוב לעתיד: מי שרוצה לדאוג לחיילים הלוחמים, לחיילים בכלל וללוחמים בפרט, צריך לתת להם סוג של משכורת, אפשר דיפרנציאלית. צריך לתת להם כסף, שמי שרוצה בזה ילך ללמוד, ומי שרוצה יעזור לאימא שלו שקשה לה להתקיים, ומי שרוצה יפתח עסק קטן. בקיצור, לעתיד לבוא, בלי לפגוע בתוכניות האלה, חס ושלום, צריך לתת לכל החיילים, ובפרט ללוחמים, את מה שמגיע להם, משכורת צנועה אך הולמת. דרך אגב, הנושא הזה הולך לוועדה?

זה נתון להחלטתם. אם הוא הולך לוועדה, אז אני ממליץ על ועדת חוץ וביטחון. כספים, כספים. עוד לא הגענו לשלב הזה. עמדה נוספת של עודד פורר או שאתה מוותר? תודה, גברתי. אדוני השר ביטון, ראשית, קבל את התנצלותי על פליטת הפה קודם, אבל זה מאחר שהדברים האלה נוגעים בדם ליבי, יש לומר דם ליבנו. הסוגיה פה היא קודם כול

אף אחד לא חושב שיש דבר רע בהתנדבות. התנדבות היא דבר חיובי,

ישנם הרבה מאוד פרויקטים שמתנים את המלגות שלהם בהתנדבות, אבל חייל שסיים את חוק שירותו אחרי שלוש שנים או יותר ונתן מעל ומעבר למדינת ישראל, מסכן את עצמו, גם את חייו ולעיתים גם את נפשו, ואתה יודע, גם את מעמדו המשפטי, כבר ראינו את האיום המשפטי, כולל עכשיו עם בית המשפט הבין-לאומי בהאג, הוא בא ואומר: אני בא להגן על המדינה.

באה המדינה ואומרת לו: ממדים ללימודים, סיימת את שירותך, אתה זכאי ללימודים. נתנו לך את המלגה הזאת. לבוא ולהגיד, אפילו שעה, אפילו שעה, ברמה העקרונית אני חושב שזה פסול מיסודו, קל וחומר כשבאותה עת בדיוק מדינת ישראל נותנת קצבאות ל-140,000 אברכים שהיא לא מתנה אותן בהתנדבות. היא לא אומרת להם: אתם תקבלו את קצבת הלימודים שלכם בכולל בתמורה לזה שגם תעשו,

רבים מהם עושים הרבה מאוד התנדבויות. אין בעניין הזה דבר רע. אני רק אומר שוב, יש פה עניין עקרוני. מי ששירת שירות צבאי, סיים את חוק שירותו, המדינה צריכה להחזיר לו. בהתחלה היו תרומות, וטוב שהיו תרומות. אם נגמרו התרומות, זה בדיוק המקום שמדינת ישראל צריכה להכניס את היד לכיס. אז תן לו משכורת, אל תיתן לו טובות. ומה אתה חייב לדחוף עוד אברכים וכל הדברים האלה? אתה לא יכול לדלג על זה? הרי אפשר, זה עניין של סדרי עדיפויות. זה עניין של סדרי עדיפויות. זה לא חייב להיות, אם יש כסף, ועדיין יש. חברי הכנסת של ישראל ביתנו, קודם כול, אתם לא מסתפקים בתשובתו של השר? אני אגיד לך מה, מה שאנחנו עושים, אני מציע לאשר את זה. דבר שני,

לעומת לשכת השר, נמצא בקשר עם החיילים עצמם. אז אני חושב שכדאי שנדון בזה בוועדת הכספים, אני מבקש להסתפק בזה, השר מבקש להסתפק. אנחנו נצטרך להעלות את זה להצבעה, תשובות טובות.

אתה מסכים שזה ילך לוועדת הכספים, כדי שתהיה פה, לחוץ וביטחון. אם לא, אז חוץ וביטחון, אבל אני מעדיף שיסתפקו בתשובה, כי אני חושב שהתשובה טובה. אתה מבקש שיסתפקו בתשובה שלך ואתם מבקשים שזה בכל זאת יגיע לוועדה, אז אנחנו צריכים להעמיד את זה להצבעה. ועדת כספים. לא בטוח שיש לכם רוב, אתם שמים לב. אם לא, לא, אין בעיה. אין לך רוב. אתה לא מעדיף שזה יגיע לוועדה? לוועדת הכספים. בואו נסכם שאנחנו נביא לכם דיווח בנושא בעוד ארבעה חודשים. לא. מי אמר, אנחנו נעמיד את זה להצבעה.

ההצבעה היא בעד או נגד ועדה.

אם הם רוצים ואנחנו מצביעים נגד, זה יורד מסדר-היום. זה אותו הדבר.

מה הבעיה? או נלך לוועדת הכספים, נדבר על זה בוועדת כספים. מה הבעיה? חוץ וביטחון. אני אשאל עוד פעם: אתם רוצים להביא את זה להצבעה? הגשנו הצעה לסדר-היום ואנחנו מבקשים שתעבור לדיון בוועדת כספים. מה אכפת לך שזה יידון בוועדת כספים? ממה אתה, זה לא יעבור. יש הצעה להעביר לחוץ וביטחון, יש הצעה לחוץ וביטחון?

כן, כן, מה זאת אומרת לא. אנחנו מסכימים לחוץ וביטחון. אוקיי, ההצעה תגיע לוועדת החוץ והביטחון.

הצבעה, ההצעה לסדר-היום תעבור לוועדת החוץ והביטחון. מי בעד? מי נגד? מצביעים. ההצעה להעביר את הנושא לוועדת החוץ והביטחון נתקבלה. בעד, שלושה, אין מתנגדים. אני מוסיפה את אלכס קושניר, עודד פורר,

משה אבוטבול, ניסים ואטורי זה חמישה, עוזי דיין, זה שישה, אז תשעה בעד, אין מתנגדים. ההצעה עוברת לוועדת החוץ והביטחון להמשך הדיון.